שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני קיבלתי ממש לאחר הודעת היושב-ראש את בקשת היושב-ראש על יום מיוחד,

הדיון הזה היה בכפוף לזה שזה קורה באמת. היו לי שתי אפשרויות: לומר לכם תבואו מעכשיו לעכשיו, או בכפוף לזה. ככה לא הפתעתי אף אחד וכולם ידעו מראש. אני גם אומר בהמשך לדיונים

אתה צודק. אני מקשיב לכל הדוברים.

יכול להיות שהתייחסות הדוברים תשתנה בהתאם לתשובתה. אני רוצה לשמוע את כל הדוברים.

הנושא לא על סדר יומה של הכנסת. אם יושב-ראש הכנסת יודיע במליאה על התפטרותו אז תתכנס ועדת הכנסת ותקבע את סדרי הדיון בבחירת יושב-ראש כנסת חדש כפי שצריך

דבר עובדתי ואמיתי: האוכלוסיות המוחלשות והעניות הצביעו לממשלה הזאת. אולי לא ערבים כי יש שם גם קשיים ועוני אבל השאר הצביעו. הם יתביישו בכם על ה-50 יום האלה,

גם הליכודניקים מתביישים במה שהיה אבל לא

אני רוצה לחזק את הייעוץ המשפטי שאנחנו רואים שוב שמנסים לשנות סדרי עולם. הרי יש פה שני דברים החלפת יושב-ראש הכנסת זה דיון אישי. הקמת ממשלה

תמיד כשממשלה קמה על בסיס משהו מדברים על קווי יסוד.

לכן ביקשתי לקרוא לזה קווי סחיטה כי

לכן אני מבקש דיון אישי בנושא הזה כדי לשמוע מה קווי היסוד של הממשלה. תודה.

בכולכם ושולחים אתכם לדבר ולהמריד ולהסית את הציבור בקמפיין שנאה ושטנה שכמוהו לא נשמע הרבה מאוד זמן לא בא להם בטוב אתם תמשיכו לדבר על סקרים ואנחנו נמשיך לעשות חוקים.

אוי ואבוי לנו. תודה רבה. מטי צרפתי הרכבי. לא צריך רק את המפלגות החרדיות.

הגימטריה בדקתי מה זה שלמה קרעי בגימטריה. מתי זה נגמר? זה שלמה קרעי בגימטריה. התשובה היא גם שלמה קרעי בגימטריה לפני שיהיה מאוחר. רבי יונתן אייבשיץ כשהיה ילד, ישב בכיתה, והמורה

נעשה את זה מחר אחרי שהיו"ר יתפטר ואז נכניס את כל הדברים שנוגעים להתפטרות היו"ר ואז נדון בשאלות שהעליתם. והתשובות של אלקין? יגיעו מחר. למשל נבדוק היטב את כל התקדימים שהיו ונראה אם יש בזה אמת או לא. נעשה עבודה משמעותית. גלעד, לשאלתך, למה הייעוץ המשפטי בסוף כי אני שומע את כל הדברים. לקחנו פה החלטה. אם הייתי רוצה להצביע הייתי נותן להם להתייחס עכשיו. נחליט על זה ביום שלישי. אני לא אומר בהתרסה. גם אני ניהלתי שנה ורבע ישיבות ועדות. יש אלמנט חשוב מאוד בדיאלוג בין ח"כים ליועצים משפטיים במהלך הדיון כי הרבה פעמים ח"כ אחד מתייחס לדברים- - - משאיר את זה לסמכות היושב-ראש. רק אומר עוד דבר אחד שיכולתי לעשות עכשיו קטגורית. יכולתי לקבוע יום חמישי מליאה מיוחדת להשבעת ממשלה. לשם זה הולך. כיוון שהיו"ר לא התפטר אני רוצה לאחד את זה להחלטה אחת. נעשה הכול מחר, אבל אומר בצורה ברורה כדי שתיערכו. אם

לי שאתם תומכים בזה עכשיו - אני מעלה את זה עכשיו להצבעה. אדוני היושב-ראש, בחיל האוויר לפני כל גיחה בודקים שמן של המנוע. זה אני יודע כי אשתי הייתה בצבא במעבדה בחיל האוויר. לא. אחרי נחיתה היא בדקה שמן. זה אחרי נחיתה, בודקים אם יש שבבים. תודה רבה. ניפגש מחר. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 17:05.